צהריים טובים, אני שמח לפתוח את הישיבה לגבי תחנות אוטובוסים. אני רוצה להודות לידידי סגן שר התחבורה שמשתתף איתנו. נושא התחבורה מאוד קרוב אליו, במשך שנים רבות, והוא פועל המון המון בשעות ללא שעות באופן

אני שמח שאתה כאן ואני מקווה שנצא מכאן גם עם בשורות טובות לציבור שבאמת זקוק ומחכה לפתרון לבעיה שנקלענו אליה. אני אומר שלום לכל מי שמשתתף איתנו

במיוחד אני גם מצאתי בזה הזדמנות לבוא ולברך אותך בתפקיד בתוך הוועדה,

שמעתי בהם דרך המיקרופונים ודרך השולחן עוד לפני המיקרופונים הרבה, וגם השמעתי פה הרבה דברים ויש לי נוסטלגיה, אני מוקיר את הוועדה ואני גם מכיר הכרת תודה לוועדה. אני חושב

אני נמצא מתוך זה שאני חש ומכיר את זה ושאני לא אומר שהכל בסדר, הבאתי לי ככה סתם מימים,

לא מדבר על שעות הלילה והיום שכבר אין מי שרושם,

כדי לקבל אחרי זה את ה- - - דבר שאומרים לך שהוא מסוכן? אני שומע הוראות. המשרד הוא לא ראש קטן. המשרד יודע שיש לו, המשימה שלו הוא לא רואה לעמוד במה שאמרו לו רק, המשימה שלו כדי כן להצליח להביא את מקסימום

אני לא שולח אותו לשם בגלל שבתחבורה ציבורית

יעלה לו בתחבורה ציבורית 400, לאותה משפחה,

יעלה לו 900 שקל ב- - - זה הפרשים, והתחבורה הציבורית ברור שהיא זמינה יותר וזולה יותר וזה דבר שגם משפחות רוצות

כבר בחודש יולי נדרשנו לתגבורים לאור המגבלה של 50% קיבולת אל מול עליה

כלומר יש פיזור של הביקושים לפי קווים שהם עם ביקוש יותר גבוה, וזה נכון,

יכול להיות שזה קורה. אל תצפה שאם יש מטבריה לבני ברק או מטבריה

עכשיו כל ערב אעמיד עוד שני אוטובוסים באותה שעה. ומה יהיה - - - לא זה

מכל הסיבות שהזכירו וגם מסיבות אחרות,

מודעים לכך שיש בעיה, כמובן שהם לא יכולים לטפל בה וכמובן שהם לא יכולים לטפל בה גם בזמן אמת. מה הפתרון לדעתך

לא היה בסמכותו, ואנחנו היינו צריכים לעשות שמיניות באוויר ובסוף סיימנו את זה. אבל זו דוגמה קלאסית שגם בנאדם שמאוד רוצה אנחנו יכולים. אם תרשה לי, אני חייב לצאת, אני מברך אותך על

עולים

בתחנה מרכזית או במקום אחר, והוא ידע,

כמה ירדו

ולכן הוחלט כדי להוריד את הצפיפות לפחות, להוריד את כמות האנשים שנמצאים באמצעי התחבורה הציבורית ל-50%. ברורה ההשפעה על ההמתנה,